השעה 11:22 ואנחנו מתחילים דיון מהיר בנושא: מרותקי בית לא מקבלים חיסון רביעי לקורונה. אני מבקשת מחברי הכנסת שביקשו ויזמו את הדיון להציג את הנושא. בבקשה, חבר הכנסת אופיר כץ.

אני יזמתי את הדיון הזה גם בכעס וגם בעצב רב - לגלות שאוכלוסייה כל כך

ושוב: אני שמעתי באוזניי אנשים שרוצים שיבואו אליהם לתת להם את החיסון ולא קיבלו מענה לכך.

אפשר לשאול האם אותם אנשים שפנו אליך מתגוררים באותו יישוב

ובוודאי אם אנחנו מבינים שאנחנו לא רוצים לכפות על אוכלוסיות כאלה בידוד חברתי או משפחתי, כי ברגע שאדם לא מחוסן ומרותק לבית, ומשפחתו לא יכולה להגיע אליו - אז אנחנו מוצאים אחר כך בעיות כפולות ומכופלות. לשאלתך מאיפה מגיעות הפניות אלינו: אני חושבת שזו שאלה מצוינת. אני חושבת שלא במקרה כל מי שנמצא בחדר כאן לא מגיע מלב החברה הישראלית בגוש

כן, חשוב לשמוע. ליאור ברק,

אחראי על הקשר עם קופות חולים. צהריים טובים. אני אשמח שתפתחו את הזום לעירם אמיתי שהוא במשל"ט משרד הבריאות שמרכז את כל נושא החיסונים כפרויקט בפני עצמו, לאור החשיבות הגדולה שאנחנו רואים

רגע, אבל מה, זה קורה מהשרוול? מה התוכנית? איך מגיעים לאנשים ומתי? לא. בפועל, כמו שתיארה יושבת ראש הוועדה, כל קופות החולים כבר היום מחסנות בתוך

אם אנחנו באים ועושים דיון על זה בגלל תלונות שאנחנו מקבלים מהציבור, זה נשמע לי מאוד-מאוד מוזר לצייר לי תמונה כאילו הכל בסדר. אני לא מבין את זה. מה

אם אתה שואל לגבי התוכנית האופרטיבית, אפשר להעלות פה עכשיו את נציגי כל הקופות וכולם יציגו. אבל אתה כמשרד הבריאות - אין לך שליטה על הדבר הזה? אני אשמח לראות מקופות החולים,

אז

זה בסדר שבכל מחוז יש צוות שהוא האחראי על ביקורי הבית של המחוסנים. במרפאות גדולות עם אחוז מרותקים גבוה,

כי יש שם מאות מחוסנים וצריך להגיע לכולם.

בסך הכל אנחנו מתמודדים עם אנשים שהם חולים ומבודדים, צוות שלא נמצא. את יכולה בבקשה לחזור על הנתונים - מה כמות מרותקי הבית שחוסנו ובאיזו תקופה?

עד עכשיו חוסנו 3,714. מתוכם 362 בביקורי בית. יופי, תודה. רגע, ה-3,000 חוסנו בבתים

שלום לכולם.

אני חייבת לומר שאני מסכימה פה עם כולם לגבי החשיבות של מתן למרותקי הבית. אנחנו עובדים בזה ימים ולילות, ואין דיון לגבי רמת הסיכון של הקבוצה הזאת.

ולכן לא התחלנו לחסן אותם מיד בתחילת הדרך אלא כשבוע - עשרה ימים אחרי תחילת המבצע. קצת נתונים: במכבי יש לנו 7,900 מרותקים

אנחנו מתקשרים לאנשים, ועד היום בחיסון השלישי התחסנו 89 אחוז מהזכאים.

במרבית המקרים בגלל סירוב של החולים. אין בעיית זמינות, אין בעיית נגישות של השירות. אנחנו מחזרים אחרי אנשים ומסבירים, אבל לצערי הבעיה כרגע היא ההיענות. אם יש מקרים נקודתיים של אנשים שמעוניינים להתחסן

מסכימה שזו אוכלוסייה שחשוב לחסן אותה, ואנחנו על זה. בבדיקה שעשיתי, דווקא אצלם מתוך שתי שיחות, שתי המרפאות הציעו ואמרו שיכולים לשלוח אלי צוות הביתה. לכם